צוהריים טובים לכולם, אני פותח את הישיבה ושלום לכל אלה שבזום. אני פותח את הישיבה בנושא פיצול סעיף 14(1) להצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020. תכף נבקש מהייעוץ המשפטי להסביר את הדחיפות של הישיבה הזאת. כמובן, גם היא במסגרת הסכמות כי הדברים חשובים ודחופים. אני מבקשת הצעה לסדר.

קארין, צוהריים טובים. צוהריים מצוינים. אני אעצור כאן ואכבד אתכם. הצעה לסדר, קארין, את ראשונה. תודה רבה, אדוני יושב-הראש, אני מבינה שממשלת ישראל עסוקה בנושא תקנות שעת חירום והשעה היא אולי שעה מתאימה. אני מנסה להבין האם זאת שיטת עבודה ואני לא מבינה למה אנחנו צריכים לעמוד בשיטת העבודה הזאת. הם מביאים לנו הכול בדקה האחרונה ואנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי באירוע. הם מביאים לנו חוקים שפוקעים היום ומצפים מאיתנו להיות הבן אדם הגדול. תראו, אין לנו בעיה להיות אחראים, אבל אני חושבת שחלק מהאחריות שלנו הוא גם ביכולת שלנו לקיים דיונים משמעותיים, מעמיקים, שבאמת נותנים מקום לאיזונים הכרוכים בזכויות שעלולות להיפגע. יש פה זכויות לפרטיות וזכויות אחרות אל מול הזכות לבריאות. הכול חשוב אבל כדי שנקיים דיון מעמיק וראוי, זה לא יכול להגיע בדקה האחרונה

הייתי מבקשת שאם נמצאים נציגי ממשלה, להבין מהם מהי תוכנית העבודה כדי שנדע להתכונן מראש. שאלה ליושב-ראש הוועדה או ליועצת המשפטית של הוועדה, איך אתם רואים את ההתנהלות, כלומר איך אתם רואים את סדרי הדיון באופן שלא יפגע בציבור, לא יפגע ביכולת שלנו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר וגם לעמוד בסד הזמנים הבלתי אפשרי בעיניי, שהממשלה מציבה לפתחנו. תודה רבה. תודה רבה. לפני שאני אתן הצעה לסדר למי שעוד ביקש, לאלי, אני אענה לך. אומנם אני חדש ולא רואים את ה"ל" מאחורי הכיסא. כבר מזמן הסרת אותו. אני רוצה לומר שבתפקידי כאן אני לא מתכוון להביא דברים חשובים ועמוקים עם השלכות לציבור, לא משנה איזה ציבור זה. אם זה ציבור נורמטיבי או ציבור שכרגע נמצא במצב של עציר או אסיר, אני לא מתכוון לעשות דיונים כאלה בחאפ-לאפ וגם אין כוונתי לעשות זאת היום. אני רק יכול לחזק את דברייך והדרישה שלי היא מול משרדי הממשלה. את תראי את זה גם בדברים נוספים שיגיעו בימים הקרובים, שכבר נמצאים בקנה. הדיונים יהיו דיונים מעמיקים ואם נצטרך לדחות דברים כדי לקיים את הדיון כמו שצריך, אנחנו נעשה זאת. אנחנו לא נקבל החלטות לגבי חיים של אנשים, איכות החיים שלהם, בלי שנדון בזה ובלי שנסנן את זה טוב טוב במסננת שנקראת הוועדה. אם מישהו חושב שזה לא יהיה ככה, אז לא צריך את הוועדה הזאת ואפשר לתת למישהו לקבל החלטות לבד ולעשות את זה. הסיפור שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא בדיוק הפוך. קודם כל, הוא מאוד מאוד נקודתי והוא נגרם, נגרם טוב, לא נגרם רע, הוא מחויב המציאות כי דווקא בוועדת הקורונה, שניהל ידידינו עפר, הוא דווקא התרעם על כך שהכול נמצא בתקש"חים זמניים ולא ברורים. מישהו יכול לשבת ולקבל החלטות בלי שאף אחד רואה. הוא שלף את החלק הזה ואני חושב שיואב יכול אחר כך לאושש את זה. בדקתי אתמול כי שאלתי אם זה היה בהסכמה. כן, גם אני ישבתי בדיונים על החוק הספציפי. הוא עשה פעולה מאוד נכונה והעלה את זה לחקיקה. אלא מה? התקש"ח הגדול והרחב בעניין הזה פוקע רק ב-15 לחודש והחלק הזה שהוא העלה לחקיקה פוקע בסוף היום. זה אומר שהדבר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, החלק הזה של חיוניות שהשופט צריך לקחת בחשבון בגלל התנאים של היום את הנושא של חיוניות המעצר או חיוניות צורת הדיון מול העציר, מאוד חשוב.

חשוב שזה יהיה חלק מהעניין אחרת היד תהיה קלה על ההדק. חד-משמעית. בנקודה של היום אתה צודק במאה אחוזים. ההערה הייתה הרבה יותר כללית. התחלתי עם ההערה הכללית ואני אחזור אליה. הדבר השני הוא שאנחנו לא רוצים שדווקא מפעולה טובה שנעשתה על ידי ועדת הקורונה על ידי עפר שלח, למרות שהוא לא במפלגה שלי הוא עשה פעולה נכונה, שהיא בעצם קריאת כיוון לממשלה. אנחנו רוצים להעביר את הכול בחקיקה מסודרת, שתעבור את המסננת של הוועדה הזאת, אנחנו לא רוצים שיקרה מצב שבגלל הפעולה הזאת יצאה זילות בעניין הזה.

החיוניות תשב כאבן שאין לה הופכין, כששאר הדברים ממשיכים בהמשך הזה. לכן אני מסיים ואומר שהתוכנית שלי, למרות שעוד לא ישבתי עם הצוות אלא רק על הדברים מלמעלה, מה שלמדתי די במהירות, היא להביא לוועדה את החוק הגדול יותר, שהמטרה שלו היא לקחת את כל התקש"חים למיניהם ולתכלל אותם לתוך חוק אחד. כמובן שנשים בו את האינפוט שלנו כחברי ועדה, עם כל מיני כללים למעקב ובקרה וכולי. יכול להיות שזה ייקח שבוע ונספיק לסיים עד ה-15 לחודש. יכול מאוד להיות שלא ואז אנחנו, במודע, נאריך את זה לתקופה מסוימת. אני מציין כרגע את כל הטקטיקות שעדיין לא בחרתי ואני אשמח לשמוע גם מכם, אבל לא עכשיו כי אני לא רוצה לפספס את הדיון הזה.

את יכולה להיות רגועה בדבר אחד והוא שהחוק בכללותו, כל קובץ התקש"חים הזה ידון בצורה הכי רצינית שיכולה להיות כאן בוועדה, ואני מקווה שגם,

בנוכחותך הפיזית. אז זאת התשובה שלי להצעה לסדר שלך. סליחה, אדוני, אני הגעתי באיחור. מנהל הוועדה הסביר לי שמפצלים סעיף מתוך החוק. זה מה שהיה בקורונה? אני תכף אתן ליועצת המשפטית להסביר. זה מה שהיה בקורונה?

כן, כן. אנחנו היינו נגד. אני לא רוצה לקחת מהיועצת המשפטית את הצגת הדברים, ובעוד דקה היא תעשה את זה. מאחר והיינו בסעיף של הצעות לסדר, זאת התשובה שלי לקארין. קארין, את יכולה להיות רגועה כי ככה נעבוד כאן. לא נעבוד אחרת, בעזרת ה'. אז היום לא נקיים דיון בכל החוק שמונח לפנינו? ממש לא, ממש לא. זה גם נכתב בהזמנה כדי שתבינו. אני לא קיבלתי הזמנה כי אני לא חבר רשמי בוועדת החוקה. תעשה סדר אצלך במפלגה. עשינו, עשינו. הודענו בוועדת הכנסת ועכשיו אתה יכול לשלוח לי, אסף.

אלי אבידר, הצעה לסדר.

קודם כל, אני מברך על מה שאמרת וכל הכבוד. הדבר שחשוב להגיד הוא שזה הדיון הראשון שלנו בוועדה בחוק הזה. למרות שאנחנו דנים בחלק קטן וקצר, אנחנו בעצם יורשים משהו שהיה ודשו בו בוועדת הקורונה. לכן, מן הראוי שאדוני ייתן לנו את האפשרות, לא באריכות, להגיד את דעתנו על החוק הזה, למרות שהיום אנחנו עוסקים אך ורק בחלק קטן וחיוני של החוק. שתאפשר לנו, אם אתה רוצה בהתחלה או בסוף, לומר את דעתנו. ברור שכיוונתי לדעת גדולים. חס וחלילה. אנחנו הקטנים שרוצים להתכוונן לגדול, שזה אתה. כשאתה ואני עומדים ואומרים "אנחנו הקטנים", תאמין לי שזה לא משכנע. זה לא משכנע. כשאיתן כבל אמר "אני הקטן" כשהייתי אצלו בוועדה, זה שכנע. תאפשר לנו או בהתחלה או בסוף כמה דקות להגיד את דעתנו על החוק הזה, כי זאת הפגישה הראשונה בעניין. אני כבר אומר ומחייב את עצמי בעניין הזה, בסוף הדיון מי שירצה להביע דעה כללית כדי לכוון גם אותי ואת הצוות לקראת הדיונים, זה יהיה מצוין. היה ראוי בהתחלה. היה יותר טוב.

אבל אני אגיד לך למה אני לא עושה את זה בהתחלה. אני רוצה לסיים עם זה כדי שהם יוכלו לרוץ כי צריך עוד להכין את זה לפטור מהנחה וזה צריך להגיע למליאה עוד היום. אני מאוד מקווה. גם פיצול, גם פטור מהנחה. בוא ניתן להם לעשות וכל זה יהיה היום, בעזרת ה'. יש לעוד מישהו הצעה לסדר? אם כך, נתחיל בדיון. אני אבקש מאפרת, היועצת המשפטית, לתת לנו את גבולות הדיון, על מה מדובר וגם את ההיסטוריה של זה, בקליפת אגוז, כמו שאומרים עורכי הדין. היושב-ראש התחיל לצלול כבר לתוך התוכן של הצעת החוק. אני אסביר בקצרה היכן אנחנו עומדים ואז אולי נבקש גם ממשרד המשפטים להגיד כמה מילים על הרקע הכללי.

אנחנו במצב שבו תקנות שעת חירום, יש כמה סטים,

תקנות שעת חירום מאפשרות לקיים דיונים באמצעים טכנולוגיים בדיוני מעצר כאלה ואחרים וגם בדיונים אחרים, שהם בהשתתפות עצורים ואסירים. מה שקרה בסוף אפריל, הוא שבמהלך דיונים בוועדה המיוחדת לענייני קורונה, בראשות חבר הכנסת עפר שלח, עלתה על השולחן הצעת חוק שעניינה מעצרים באופן כללי בתקופת הקורונה, אבל היא חוקקה בהוראת שעה, סעיף ספציפי שהוא לא לפתחנו היום כי הם לא מבקשים להאריך את ההוראה. תוך כדי הדיון החליטה הוועדה לקחת את מה שאנחנו קוראים לו סעיף החיוניות, להעלות אותו לרמה של חוק ולהוציא אותו מתקנות שעת חירום. מה אומר סעיף החיוניות?

החיוניות הוכנס לתקנות שעת חירום על ידי הממשלה וההוראה אומרת שכאשר שופט בא לקבוע מעצר, בעניין שלנו מעצר ימים.

נכון, אבל אנחנו בהחלטה ראשונה שבה השופט רואה אותו. זאת לא הארכה שנייה של שופט. זה בעצם דיון ראשון. החיוניות היא רק בדיון הראשון? החיוניות היא בכל הארכה. רק במעצר ימים. במעצר ימים, אבל לא בהארכה הראשונה.

אנחנו מדברים עכשיו על מעצר ימים וסעיף החיוניות מתייחס למעצר ימים. בכל מעצר ימים. אמרת שזה נוגע להארכה ראשונה, אבל זה לא רק בהארכה ראשונה. בכל מה שמחייב את השופט לראות את העציר קודם. בהארכות ימים, במעצר ימים.

מעצר עד תום הליכים ויש מעצר ימים. זה מעצר ימים. אנחנו מדברים על מעצר ימים. רק מעצר ימים. יש גם סעיף חיוניות על מעצר עד תום ההליכים והוא סעיף שקבוע ויישאר בתקנות שעת חירום. אנחנו לא דנים בו עכשיו. ועדת הקורונה החליטה לקחת את סעיף החיוניות במעצר ימים, ולהעלות אותו לרמה של חוק. הסעיף אומר שהשופט חייב לשקול בהחלטת המעצר גם את הפגיעה שיש בעצור בכך שהדיון יכול ומתקיים ב-video conference וגם את הסכנה להידבקות בקורונה באופן כללי. המטרה הייתה, כמובן, גם לאזן את הפגיעה בעצור. אתם תשמעו מהסניגוריה אחר כך מה זה עושה לדיון כשהוא מתנהל ב- video conferenceולא בנוכחות העצור. הסעיף הזה מתכוון לאזן בין הפגיעה לצורך בדיון שלא בנוכחות. כמובן, גם בכוונה לצמצם את כמות המעצרים בתקופת הקורונה. הוראת השעה שחוקקה פוקעת היום, כמו שאמר היושב-ראש. הסטים של התקש"חים שמאפשרים דיונים ב- video conferenceעדיין ממשיכים להיות בתוקף. לכן הצענו לוועדה לפצל את הסעיף הזה, שנמצא כחלק מהצעת החוק הגדולה שלנו על video conference שהוועדה תתחיל לדון בה בקרוב. הצענו לוועדה לפצל את הסעיף הזה ולהעביר את הסעיף בחוק. כמו כן, לקשר את הסעיף שוב להוראות שבתקש"ח, שזה בעצם להגיד שהוראת החיוניות תהיה בתוקף כל עוד יש אפשרות בתקנות שעת חירום לקיים דיון ב-video conference. אם אפשר, אדוני היושב-ראש, רק להבהיר כמה דברים? אני רוצה להסביר מה שקרה ויואב בטח מכיר את זה. אני לא בטוח שאלי היה בוועדה הזאת. למעשה, אם אני רוצה להבין שאנחנו מדברים על אותו הדבר, אני מדבר על מה שהגדרנו אז, אדוני היושב-ראש, כעילת מעצר חדש שנקראת הקורונה. משרד המשפטים וגם הרוב בוועדה אמרו שזאת לא עילה עצמאית. לכן התקבלה ההצעה של חברנו יואב, להגדיר את זה כסעיף חיוניות. מה זה עילת מעצר קורונה? רק מי שעבר על חוקי הקורונה?

אמרו שבגלל התפשטות הקורונה אי אפשר לחקור את החשוד או עד רלוונטי פרונטלית, בגלל החשש להידבקות. אי אפשר להביא אותו בפני שופט. והוא גם מפסיד בדרך את עורך הדין שלו. זה עוד סיפור. אי אפשר להביא אותו, זה משהו אחר. זה מה שאמרה אפרת. יכולים לעשות הארכת מעצר ב- video conference. הוא יכול להיות עדיין במעצר ולא להביא אותו בפני שופט. זה אפשרי. אנחנו מדברים כאן על עילה להאריך את המעצר בגלל שאי אפשר לחקור אותו. אני אדייק.

אפרת, זה מה שהיה. אי אפשר לחקור אותו או לחקור עד רלוונטי. זאת אומרת שבגלל שיש לנו קושי כרגע, אנחנו אומרים לו: תשב פה עד שהקורונה תעבור. הבנת, זה בדיוק העניין. אנחנו הגדרנו את זה כיצירת עילה חדשה שנקראת קורונה ואנחנו התנגדנו לזה. אני מפנה גם אותך ואת יתר חברי הוועדה לסעיף 13(א)(3) לחוק המעצרים, שאומר: "בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר". אז אמרו: לא, לא, זה בדיוק הקורונה. אני מזכיר לכם שאז ביקשנו ממשרד המשפטים שיאמרו לנו כמה מקרים היו בבית משפט מה-15 במרס ועד היום, שבהם השופט אמר: אני מאריך את המעצר עד חמישה ימים בגלל שהחשוד נמצא בקורונה או שהעד הרלוונטי נמצא בקורונה. אני מבקש לדעת בכמה מדובר. לא קיבלת תשובה.

לא היו, לא היו. קארין, אני מדייק?

למעשה, אם לא נאשר את הדבר הזה,

ראוי שנעשה את זה כי סעיף החיוניות הולך לאיבוד. זאת הסיבה לכך שאנחנו פה היום.

זה שהסעיף הזה לא נמצא, לא מרע את הזכויות של החשודים. אולי למשטרה יש בעיה, אבל זה לא

אני אגיד עוד משהו בשולי הדברים. מדובר על שבוע והעלינו את זה גם במליאה. יש עוד דברים שאפשר להוציא. עם כל הכבוד לכל הדיווחים שיש על התפרצות שלב ב', אני לא רואה אותה ואני חושב שחלק מהדברים בכלל מוצדקים. על זה צריך לקיים דיון. גם הדיון הזה שהולכים על החוק הזה, זה כאילו אנחנו נמצאים במצב מלחמה. אנחנו לא במצב מלחמה. זה יהיה בראשית הדיון. אני אומר משהו כללי, שלא יקרה כלום אם התקש"ח יפוגו להם. יכול להיות שכן נצטרך אולי להוציא כמה דברים. מאחר וראיתי את הצעת החוק, אני יכול לומר שהם לא הוציאו כלום חוץ מהדבר הזה,

לא עשו חשיבת עומק שביקשנו ממשרד המשפטים. הם עשו, יואב. אני חולק עליך. אני מדבר על משרד המשפטים ולא על דרגים אחרים. אני אומר את זה גם בהקשר לסעיף הזה. אני אומר שיש דברים שחבל להשחית עליהם זמן ואנרגיה מצד אחד, ומצד שני, זה בלתי אפשרי להשלים את הדיון בחוק הגדול. אני לא מדבר על חוק הקורונה, שהולך להגיע לפתחנו והתזכיר שלו יהיה היום. על רקע הדברים האלה אני אומר לאדוני משהו כללי, שיפוגו תקנות שעת חירום. לא קרה שום דבר.

זה שהתקש"ח ייגמר עכשיו, לא אומר שאם בעוד חודשיים יקרה מקרה חירום, עדיין לממשלה יש הסמכות להתקין. יש עדיין מצב חירום ורק בשבוע שעבר אישרנו את סעיף 38. הגענו לסיטואציה שאומרים: נגמר התקש"ח בואו נחוקק חוקים.

כן, בואו נעשה, אבל לא בבהלה. שיפוגו, לא קרה כלום.

אין דין רציפות על הקורונה. אני אומר את זה באופן כללי לחלוטין. אני מסכים עם מה שאמרת, שבתחילת הדיון נצטרך לדבר על תמונת מצב. האם הכרחי? ואם הכרחי,

לצורך זה אני כבר אומר למנהל הוועדה שאני לא רוצה רק משפטנים. אני רוצה פה אנשים מהשטח.

אני רוצה מישהו ממשרד הבריאות, אני רוצה את האנשים שמטפלים בדבר הזה.

אדוני, אני רוצה לשאול. בשעתו אמרו שאין בכלל חולי קורונה. שאלנו שאלות ואני אומר לכם מה היה בדיון. גם אוסמה סעדי היה איתי בדיונים האלה. גם אני הייתי בדיונים, יואב. הלכנו כברת דרך לקראת המדינה. הקשינו עליהם והכנסנו את סעיף החיוניות.

באו אלינו לדיונים היסטריים, וסליחה שאני אומר את זה כאן, לפחות בחוקים שהיו. בהתחלה באו בלי נתונים וכשבדקנו את הנתונים, לא היה אף עצור או עציר שהיה חולה קורונה באותה נקודת זמן. לכן אוסמה צודק בשאלה שלו, רק אני חולק עליו בדבר אחד. דובר פה על כמה ימים. כמה חודשים לא שמענו כלום. שיגידו לנו, אולי לא צריך בשבוע. למה אתה נותן להם את זה?

במרס היו בלחץ ואתה ועפר אישרתם להם את התקש"ח הזה ל-45 יום. נגמרו 45 יום ואני מתערב איתך גם אלי אמר לך, שאין למשרד המשפטים שום נתונים. שיגידו לי שב-45 הימים האלה בית המשפט ניצל את הסעיף הזה בכמה מקרים. כי זה לא נועד למקרים האלה. זה נועד למשהו הרבה יותר רחב, ונדבר עליו. חברים, תכף היועצת המשפטית תסביר את העניין וגם תתייחס לדברים של אוסמה. קודם כל, אני מקבל את מה שאתם אומרים ותנו לי קצת להכין את זה. אנחנו נקיים גם התייעצויות. לא כל התייעצות חייבת להיות בוועדה. אדוני, בהתייעצויות בבקשה לא להזמין רק את משרד הבריאות ואת המל"ל, כי זה כאילו הזמנת את אותו אדם. תזמין כמו שעשו בוועדת החוץ והביטחון, אנשים מבחוץ. מומחים לבריאות הציבור. גבי ברבש. עזוב את גבי ברבש כרגע. אני לא מדבר על שמות. בוועדת החוץ והביטחון הביאו מומחים לבריאות הציבור, אנשים חיצוניים. יש רעיון, להביא את יורם לס. יש הרבה בעלי מקצוע שחושבים אחרת. אני מציע שנגיע בזמן לישיבות ואז נפסיק את הבדיחות. יורם לס הוא אדם חשוב במשבר הזה. אני אומר את זה בלי שום צל של ספק, שיהיה ברור. אבל יש מומחים שצריך להביא לדיונים האלה. לפני שהיועצת המשפטית תענה,

עם התקש"חים? יש לנו שבוע להחליט ואנחנו נראה איך אנחנו מתחילים עם זה. מה שאנחנו עושים היום זה גורמים לכך שלא יהיה מצב שדווקא החלק של החיוניות שהוא חשוב לזכויות האסיר, דווקא הוא יהיה כרגע מושבת והתקש"ח עדיין יעבוד שבוע. את זה אנחנו לא רוצים. זה גם כבודה של הוועדה שאתם הייתם חלק ממנה. אתם המלצתם על משהו, הלכתם לכיוון מסוים, כמובן בתמיכת הייעוץ המשפטי. לכן, זה בעצם הטקט שאנחנו כרגע נמצאים בו. שאלת חידוד ליועצת המשפטית, בבקשה. ההצעה של הייעוץ המשפטי היא להאריך את התוקף לעוד שבוע את מה שהצביעו עליו בוועדת הקורונה? אפרת, תעני גם לאוסמה, גם ליואב, גם לאלי וגם לקארין. חבר הכנסת סעדי, אתה תיארת את החלק שמשרד המשפטים הביא לוועדת הקורונה. הסעיף הזה הוא בעצם מה שהממשלה ביקשה לחוקק. הסעיף הזה נמצא ובוועדה, חבר הכנסת עפר שלח ביקש, כאיזון לסעיף הזה, להוסיף את סעיף החיוניות. אתה דיברת על הסעיף שמדבר על מה שאתה מכנה בשם עילת מעצר חדשה. הממשלה חושבת שזאת לא עילת מעצר חדשה אלא אפשרות לאפשר מעצר גם אם יש מניעה לחקור. החלק הזה פוקע היום ואף אחד לא מבקש להאריך אותו. זה החלק שימות בסוף היום. הכוונה היא לחלק שאתה קורא לו עילת מעצר חדשה. אני את שלי סיימתי. אנחנו רוצים להשאיר את סעיף החיוניות שהוכנס כאיזון. אם אתה מסתכל על החוק שעבר בזמנו, מה שאתה תיארת זה סעיף קטן ב(2) ומה שהתווסף באותו דיון ושאנחנו מבקשים להאריך עכשיו,

ב(1). את הנוסח יש בסוף המסמך שהפצנו ואם אתה רוצה לראות את החוק שחוקקו אז, הוא נמצא בפניי. אני מקווה שזה עונה גם לחברת הכנסת אלהרר. קארין, זה עונה גם לשאלתך? כן, כן.

גם פרוצדורלית רציתי להבהיר שמה שהוועדה צריכה לעשות כדי להביא למהלך הזה,

לקבל החלטת פיצול ולבטל את אותו סעיף. אחר כך לקרוא ולהצביע על הנוסח. אני מעלה להצבעה. מי בעד הפיצול? אם הייתי בוועדה, הייתי מצביעה בעד. אני מביא להצבעה את פיצול הצעת החוק דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים). מי בעד הפיצול?

נגד, אין נמנעים,אין הבקשה לפיצול הצעת החוק דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות

אני רוצה להבין למה אדוני רוצה שנתייחס? להתייחס לעניין תנאי החיוניות? אני מבינה שעל כך אין מחלוקת. אם אין לכם על מה להתייחס ואני מבין שאתם יזמתם את

והפרמטר השלישי הוא מצב הכליאה באגפים האלה: כמה חולים יש, מה הסיכון. מה מצב הצפיפות שם. דרך ההוראה הזאת הכוונה הייתה להבנות את שיקול דעת בית המשפט,

כמו שהסביר היושב-ראש והסבירה היועצת המשפטית של הוועדה, בעצם ועדת הקורונה רצתה את האיזון הזה, את

לא להנגיש.

אני מודיע לכם כאן במפורש שאם יהיו דברים שהם לא יהיו בעלי הצדקה לעשות אותם, וזה סתם איזה כסת"ח כזה או אחר של מישהו שרוצה להחמיר סתם, זה לא יעבור. אני מודיע במפורש שזה לא יעבור.

אנחנו מדברים על חיוניות המעצר, אז לבדוק אם הסעיף הזה חיוני. כמה היה שימוש בעניין. אני מבקש את המכתב הזה עוד לפני הדיונים. יואב ביקש כמה מילים. נציגי משרד המשפטים, אני אומר משהו כללי. זה שיש פג תוקף לתקנות לשעת חירום, לא אומר שצריך לעשות חוק. אני חושב שגם בדברי ההסבר

סעיף החיוניות,

בא לאזן גם את הפגיעה שנגרמת כתוצאה מקיום הדיון שלא בנוכחות העצור, אבל הוא גם נועד להפחית את הסיכון להדבקה שלא דרך פגיעה בזכויות.

אני כן אציין שההשפעה שלו הייתה יותר בתחילת המשבר ולאט לאט נוצרה קצת שחיקה באימפקט שלו, במיוחד בכל הנוגע למדיניות במצבים של המשטרה, שהיא

אנחנו מברכים על כך שהממשלה לא מבקשת לחדש את אותו סעיף של הארכת מעצר משיקול של מניעה. אנחנו ניהלנו מאבק ככל יכולתנו בעניין זה וחשבנו שהוא לא נכון. בהתייחס להצעת החוק

ובעיקר גם להראות הרבה מאוד תובנות ולקחים שנובעים מהניסיון המעשי בשטח וההשפעה הקשה שיש על זכות ההשתתפות בהליך, על הנושאים שהם בליבה על כבוד האדם וההגנה על זכויות במסגרת ההליך. כמו כן,

את אותו הקושי חווה גם המשטרה בהוצאת עצורים לחקירה ובביצוע פעולות חקירה כאלה

חייב שהדבר הזה ישתכלל בתמונה הכוללות. נכון שכאשר מדובר בהארכה למספר ימים,

הוא כאילו נזנח אבל אי אפשר בחסות הקורונה להכניס את הדיון הזה לקונטקסט אחר כי יש לנו ניסיון בעניין הזה מהעבר וצריך להשתמש בו.

אני הבנתי שיש מסמך על מחקר שנעשה במקומות אחרים בעולם, במשרד המשפטים או במשרדי הממשלה האחרים. תודה לך. אם יש איזשהו מסמך שמרכז נתונים

יש דברים שבהם שפת גוף היא פקטור מאוד מאוד חזק, בטח בדיונים של חפות וכולי. בואו לא נשכח עוד דבר, יש דבר אחד שאותו אנשים מפסידים והוא התייעצות באוזן עם עורך דין.

אלה דיני נפשות ואי אפשר לשחק

אני לא מכיר את הרזומה שלך.

אנחנו נעבור להקראה ולהצבעה.

ראשית, לבקשת הוועדה את הנתונים, אני לא

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום

יקראו את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

כך שבסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)(1) מבלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בבואו לצוות על מעצרו של אדם

אין הפיצול של סעיף 14(1) להצעת חקו קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה,

(דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020,

ולכן, רבותי, את הוא צריך את הצעת החוק הזאת שתאפשר לו להתמודד עם מעצרים המוניים. וזה יתקיים כשאלפי מפגינים ייצאו לרחובות. וזאת לא קונספירציה או הזיה אלא עמדתה של המועצה לביטחון לאומי, שעוסקת כבר חודשים בבניית מענה לתרחישים של יציאה המונית של אזרחים לרחובות. במל"ל קראו לזה "מחאה עממית". נתניהו חושש,

ובצדק, שבמצב כזה המערכת תקרוס כי יהיה צורך להביא אלפי עצורים להארכות מעצר, אבל המערכת תשרוד כאשר הארכות המעצר יתבצעו באופן סיטונאי דרך הזום, כשהעצורים נמצאים בבתי הכלא ולא צריך לנייד אותם. הסניגוריה הציבורית מתנגדת לתזכיר החוק מטעמים של זכויות האסיר, וההתנגדות שלהם מבורכת רק שהיא עוסקת בבעיות שהיו נחלתנו בעבר. אנחנו כיום במצב של מלחמה שיטתית כנגד הדמוקרטיה והזכויות הדמוקרטיות שמוקנות לאזרחים. אני מתנגד לחוק הזה וכל מי ששומר לעצמו את הזכות לבחון את המציאות שנוצרה מולנו בהיגיון, חייב גם כן להתנגד. תודה רבה. תן לי להתאושש. להתאושש? הפרעת לי ורשמתי את זה לפניי. אני שומר לעצמי את הזכות להפריע לך בעתיד. אני רוצה לומר דבר אחד, ואולי אני קצת תמים, אבל תמיד צריך לראות גם את הצד השני. נכון, לקחת פה משהו, בנית תסריט חבל על הזמן. אדוני, אני לא בניתי תסריט. אני בא מוועדת החוץ והביטחון. היצ'קוק יכול ללמוד אצלך שיעור. תאמין לי, אדוני. תאמין לי. הייתי בוועדת החוץ והביטחון, בוועדת המשנה למודיעין מהרגע הראשון שהדברים האלה הגיעו. ומהיום הראשון אמרתי את זה. קודם כל, אנחנו נמצאים כאן כדי שחלילה לא תיווצר איזושהי פלטפורמה שיכולה להגיע לדברים כאלה, ואני בטוח שזה חלק מנאום אופוזיציוני. הייתי יכול גם לא להגיב עליו וזה היה הכי טוב, אבל מאחר שאנשים רואים אותנו, אנחנו לא צריכים להגזים. יש פה גם ממשלה ואתה יודע איך זה עובד ממשלה שמתפקדת במשבר שלא היו לנו עליו ספרי הדרכה ולא היו לנו עליו דברים ברורים, לצערי הרב. זה גם באשמת ממשלות ישראל, לא משנה באיזה זמנים. בשעת חירום, מי שמגיע עם פנים הכי חמורות ועולה עם הטונים הכי גבוה, הוא הזוכה כי תמיד הכי קל להגיד לא. ולהגיד שזה מסוכן, זה עוד יותר קל. וחייבים כי אם לא, ייכנסו ויעשו פעולות כאלה ואחרות. אתה יודע מה? אני לא מקנא בשום ראש ממשלה, ואני לא מדבר על אדם מסוים, שצריך לקבל את ההחלטות האלה כשמצד אחד עומדים אנשים ואומרים לו: אוי ואבוי אם לא יעשו כך וכך, כי חלילה ניכחד ויקרה פה מה שקורה בארצות הברית ברוך ה' שזה לא קרה. ומצד שני, כשהוא רואה את המציאות נכוחה,

אתה הולך לקונספירציה. לא, לא, אדוני, אל תשתמש במילה הזאת, בבקשה. קונספירטיבי לחלוטין. אתה יודע מה? זה יכול לקרות אולי אחד למיליון. עם כל הכבוד, בסוף

יש לנו מדינה לנהל. בוא לא נפחיד את התושבים אלא רק נבטיח להם דבר אחד: אנחנו נהיה על המשמר ולא ניתן לשום ממשלה, בלי קשר למי קשרת את זה ולמי לא, ליצור כלים שאין בקרה על השימוש שלהם. לבנות אקדח זה אולי קל צריך בית חרושת טוב ומתאים. מתי להשתמש בו או לא? לשם זה חייבים את חוכמת הציבור, את האחריות הציבורית ועל זה הייתה כל ההקדמה שלי, שהייתה עליה תמימות דעים. לכן אני חושב, בוא לא נפחיד את הציבור שמחר הולכים להיכנס לו לתוך המקרר ולבדוק מה יש לו שם. אני רוצה שתדע דבר אחד, שלפני יומיים או שלושה, אמרתי שאחת הנפגעות הגדולות בחברה הישראלית ממשבר הקורונה היא העדה החרדית. ואני חושב שבוועדת החקירה שתקום אתם תבינו כיצד פגעו בכם. הרי לא ייתכן, לא יעלה על הדעת שהאיש שאומרים שיש לו IQ הכי גבוה בעולם, והאיש בעל יכולות הניהול המדהימות בעולם, שיודע להגיע לכל אדמו"ר ולכל נכד של אדמו"ר, פתאום בקורונה ישב בשקט. פתאום אפשר, עד שהביא את חברך למפלגה, שקשה מאוד להוציא אותו משלוותו, להגיד: תעשו כבר עוצר בבני ברק. לא נקיים את הדיון הזה, אבל אני רק אומר את הדבר הבא: מטרת החוק הזה מלכתחילה, אין לה שום קשר לקורונה. גם מטרת הכנסת המשטרה והכנסת השב"כ אין להם שום קשר לקורונה. גם היום, אדוני. אין חולי קורונה במספרים משמעותיים ועדיין נכנסים לטלפונים. אדוני לא שמע חדשות בשבת ולכן אני אספר לך. שלושה ימים חפרו לציבור על הידבקות מסיבית בגימנסיה רחביה בירושלים 81 תלמידים, רק שכחו להגיד שלילד אחד היה חום 38. מה זה קשור לחום? אסון, רצו כבר לסגור את כל מערכת החינוך בכל הארץ. ילד אחד עם קצת חום. האם 80 מהם היו מעבדתית נשאים?

זה שלא היה להם חום והם לא עשו אפצ'י,

אתה יודע מה כן מעניין? אם הם היו מסתובבים ומדביקים.

מכיוון שהלוגיקה שהממשלה פעלה דרכה אמרה כך: למה אנחנו צריכים ללכת לצעדים דרקוניים במחלה הזאת? בגלל דבר אחד כדי שמערכת הבריאות לא תקרוס.

מערכת הבריאות לא מתקרבת לקריסה. מחלקות קורונה נסגרו, אדוני. אני מתחיל להיות רעב, אולי נלך לאכול ארוחת צוהריים? אלי, אתה אינטליגנטי. כבר הולכים לאכול ארוחת צוהריים. אם אדוני רוצה את המילה האחרונה, אני מתחייב לשתוק. רק שיגיד שזאת אחרונה ואז אני אשתוק. קודם כל, גם אם לא תיתן לי, אני אקח את זה. תתרגלו שכאשר אתם מעלים משהו להנחתה פה אצלי בוועדה, צפו שיכול להיות שנקיים על זה דיון ואז הלך לך גם הצוהריים. בכייף, זה טוב לדיאטה. אני רוצה להשלים דבר אחד כי אני לא אוהב לעשות שקר בלבבי ואני לא חושב שמישהו צריך לעשות את זה. אותם חבר'ה בגימנסיה

המון ילדים צעירים עברו את זה ואפילו לא ידעו שעברו את זה. אנחנו נראה את זה יותר בבדיקות הסרולוגיות. כשיהיו. כשיהיו. אגב, בבני ברק זה התחיל.

אותם חבר'ה עלולים להיות מפיצים ואם הם היו מספיקים לבקר את הסבא והסבתא

אני אומר לך שאני משתדל עדיין אצל הוריי,

שלא יגיעו אלא רק למרפסת או למקום יותר רחוק. ובלי עין הרע, יש פוטנציאל גדול של מבקרים. זה נכון שאם אחד היה לו חום, זה לא צריך להדאיג אותנו ולא צריך מכונות הנשמה בשביל זה. אתה צודק במיליון אחוז, אבל לך תדע את אפקט הדומינו של זה. בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים את הדיון, והינה המילה האחרונה שלך,

חס וחלילה, לך תמיד תהיה המילה האחרונה. שלום לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:55.